אנחנו היום ב-11.12.2018, ג' בטבת תשע"ט. השעה 12:20 כמעט.

הנושא הקודם תפס במה לאור החשיבות שלו, הנושא של הבריאות והתחייבויות

אני מדבר בעיקר על עובדי הניקיון כי אני מייצג את ארגון חברות הניקיון, אז לבוא ולשמוע על הניצול, אדוני, זה לא פרופורציונלי למצב הנוכחי כמו שאני מכיר אותו. יש שתי בעיות: אחת, זה לחוקק, לעשות תיקון שמעביר את העובדים השעתיים בערבי חג, יהודים או מוסלמים, זה לא משנה, שהעובדים האלה כן יקבלו שכר, והדבר השני,

זה הכול נגמר בוועדה פה, לדאוג ששכר המינימום לא יונצח בעבודות שירותים שבהן מדינת ישראל עדיין לא יודעת לאיזו בעיה היא נכנסת כשהעובדים האלה לאט-לאט כבר לא קיימים ובמקום שיקבלו שכר מאוד גבוה על הניקיון שהם עושים, המדינה בראשות האוצר וגם משרד העבודה, לצערי עם התקנה החדשה, הולכים להנציח את שכר המינימום כהמלצה.

אני רוצה להודות לך על הכנות ועל הנוכחות שלך,

אני אשמח מאוד לשתף פעולה איתך בנושא הזה ולראות איך אנחנו מביאים המלצות לתיקון חוק ונעשה תהליך של תיקון החקיקה בנושא הזה עם כל השותפים.

בקשה גברת. שלום, עורכת הדין הגר זוסמן

אני מהקליניקה לזכויות בעבודה במרכז הבינתחומי ובפורום של אכיפת זכויות עובדים.

הארגון של אילן שמעוני. אני חייבת להגיד שאני מעריכה את הפועל שלו לגבי עובדי ניקיון, אבל לצערי אני מכירה עובדי ניקיון ועובדי אבטחה משנים רבות ואני חושבת שהמצב

זה ממש לא נכון. בבתי הדין לעבודה זה לא נכון. אז המציאות שאני פוגשת היא כזאת שצריך להילחם על זה בבתי הדין לעבודה. המציאות שאני פוגש היא שמגישים הצעה לבינתחומי לניקיון ואומרים לבינתחומי, אתה יושב בהרצליה, אין פה עובדים, צריך להביא אותם מהיישובים הערביים. הם נוסעים שעות, בוא נתחיל עם שכר של 34-35 שקלים. הוא אומר, לא, מה פתאום, אנחנו נשלם רק 29.12, אז גבירתי, אני אומר לך ואני מודה לך על הפתיח שאמרת לגביי. החברה שלנו לא סופרת את האנשים האלה, והאנשים האלה עושים עבודת קודש כי הם במגזר הערבי שמכבד את המקצוע שלנו. הוא היה צריך לקבל הרבה יותר כסף על העבודה הקשה שהוא עושה, לכן זה לא קשור למעסיקים, זה קשור לרוכשי שירותים והמדינה. אני מסכימה עם הדברים האלה שמגיע להם יותר שכר. אני רק רוצה להתייחס לעניין הזה.

יכולים לעבוד עובדים שעות רבות מאוד ושייחשב שהם עבדו בפחות ממשרה מלאה בגלל שכל השעות הנוספות לא נחשבו להם. זה אחד. דבר שני, הבסיס שמחושב לפיצויי פיטורים, להפרשות סוציאליות, גם כן פעמים רבות הוא מוגבל ל-186 שעות. עובד שעובד 200 שעות או 250 ומקבל שכר חודשי, יקבל הפרשות סוציאליות, הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים על מלוא השעות שהוא עבד ומלוא השכר. עובד שעובד את אותו דבר על בסיס שכר שעתי יקבל רק על ה-186 שעות, על השכר הרגיל של ה-186 שעות ולא על כל מה שהוא עבד, ולכן צריך לשנות את השיטה שבה מחושב היקף המשרה. תודה. בבקשה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. כבוד היושב-ראש, קודם כל אני מודה ומתוודה שלא ידעתי על היקף המספרים של האנשים שמועסקים על

750,000 עובדים, מיליון עובדים. מדובר במספרים

אחריות שלך, דרך אגב, שקבלן שעובד בבית חולים הלל יפה עושה משהו עם העובדים מג'סר א-זרקא. אתה לפעמים לא מודע לזה אפילו. אתה לא אחראי לזה. אתה אחראי על החברה